בחודש אדר התש"ע, 3 במרס 2010 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. אנחנו עומדים בפני שאילתות דחופות שבהן שואלים חברי הכנסת שאלות שאושרו על-ידי הנשיאות מפעם

הנטיעות בשטחים בייעוד יער הינן מתוקף אישור של ועדת מעבר בראשות המשרד להגנת הסביבה, זאת על-פי שינוי מס'

ויש מחלוקת. המעמד של הקרקעות האלה נמצא בדיונים משפטיים. והנה, מה שמסתבר, ואדוני השר בעצם מאשר לנו את הטענה המרכזית הקשה הזאת,

זה מה

זהו, אתה פה עולה ומשיב.

משפט המפתח הוא: בית-המשפט החליט שלוש פעמים.

על-פי המשפט הישראלי הנוכח והקיים, אין לבדואים חזקה על שום דבר במיליון הדונם שהם תובעים, ואני לא אומר שמגיע להם מיליון

ואי-אפשר להדליק מדורות בנגב עכשיו.

הכול רטוב. אתם מדליקים מדורות גם כשיורד גשם. לשתול עצים מותר. ופעם ראשונה שאני שומע שגם

רגע, שנייה.

עכשיו אני עונה. זה בשביל הפרוצדורה. אני מכיר אותך כחבר כנסת, מאה אחוז. הגון, ישר ומקצועי, וכל הסופרלטיבים הדרושים. אני יכול רק להמעיט בהם,

לעצם העניין, הדבר

נכונה במרכז הארץ, היא נכונה בכל המקומות האפשריים. בסופו של דבר לא משנה מה יוחלט לגבי הקרקע,

מפני השתלטות לשימושים לא נכונים. בארץ יותר קשה להזיז עץ מאשר בדואים. זה לא

המובאות על-ידי חברי הכנסת בשמם של אזרחים כאלה או אחרים.

עבודתכם בפעולה כאן בכנסת.

כבוד השר ישיב על שאילתא דחופה של חבר הכנסת אחמד טיבי, אשר מבקש לשאול את השר לביטחון פנים שאילתא בעניין תקיפת משפחה בטירה.

2-1. חבר הכנסת אחמד טיבי ביקש לדון באירוע שבו הותקפה משפחה בטירה על-ידי שוטרים, נפגעו שתיים מבנות המשפחה, נלקח סכום כסף שלא הוחזר ונורו יריות לעבר בית המשפחה. מבירור פרטי המקרה עולה כי במהלך סיור של צוות משמר הגבול בעיר טירה זיהו השוטרים רכב חשוד, אשר עורר את

יועבר התיק לתביעה לעיון ולהחלטה בעניין הגשת כתב אישום נגד החשודים. 3. באשר לטענות החשודים כלפי השוטרים בדבר שימוש בכוח

עדות שמיעה. אם היית אומר: הייתי שם, זו גם שאלה, האם הכנסת משמשת. אבל לפעמים, שאשה ערבייה

תודה.

חברי חברי הכנסת טיבי וטלב

א. הטענות שהוספת, חבר הכנסת טיבי, ייבדקו. אמרתי בתחילת הדברים, יושבת פה גם הקצינה שטיפלה בנושא,

אני יכול לברך על כך שהוא לא נמצא במשטרה, הוא נמצא במשרד המשפטים. יש טענות לגבי מח"ש? עוד מעט ישב פה שר המשפטים, תעלה את הטענות. אני לא שר המשפטים. לפחות בצד האובייקטיבי אני חושב שמח"ש עושה את עבודתה. זה שהתשובות לא נראות, זה בסדר

אורון, בהתחלה מקריאים. פורסם שצה"ל מחזיק רשימת כלי רכב של פעילי

1. מה היא העילה לאיסוף המידע האישי אם אין חשד,

לביצוע

מה הופיע בעיתון?

מי שהכתיב לך אותה כבר מסר אותה לעיתון: "צה"ל פועל באמצעים חוקיים שונים למניעתן של הפרות סדר" אני מקריא מתוך "הארץ"

ובכל זאת, עיקר שאלתי

ואחר כך אתה מגלה את השרידים שלהן כשבן של מישהו בא להתגייס ליחידה

וגילו שאביו לפני 20 שנה היה באיזו הפגנה באיזה מקום.

חבר הכנסת אלדד, האם הוא הוציא לך את המלים מהפה? בסיפא הרמת לי להנחתה, תיכף אני אתייחס לזה. חבר הכנסת

לפי השכל הישר, לאורך כל עשרות שנותי בצבא. אם אתה מכיר אירועים כאלה, גם אותם אני רוצה לדעת.

שהנושא הזה הוא נושא שמאוד מאוד קרוב ללבך, ומאז אני מכירה אותך אני יודעת שאתה כל הזמן וכל הזמן פועל, ללא לאות. דווקא הפעם אני חושבת שיש לי בשורה, אבל לפני

למיטב ידיעתי ביום ראשון הקרוב. אני לא יכולה להגיד לך את זה ולהתחייב על כך, אבל זה מה שידוע לי. מה ייעשה עד אשר יחוקק החוק

לפעמים זה אפילו תענוג. אני מודה שיש נכונות במשרד התמ"ת לעניין.

לפעמים אומר שהתחייבות כזאת לפעמים יותר שווה מחוק, כי נכונות שווה יותר מחוק.

הנכבדים, אדוני השר והשרים, אני רוצה קודם כול להודות לוועדת השרים לענייני חקיקה על האישור. כמובן, זו הצעה שאושרה על-ידי ועדת השרים לענייני חקיקה, בתנאי שתהיה מתואמת עם הצעת החוק הממשלתית. אני מודיע את זה,

החוק הזאת באה באמת אחרי מאבק, אחרי הרבה זמן. אני גם מודה שבחודש יוני יגיעו

יהיה פה קונגרס

תותאם להצעת החוק הממשלתית, ככל שתגובש על-ידי צוות השרים. תודה רבה. האם חבר הכנסת אפללו מסכים להתניות השר? אם כך, יש הסכמת ממשלה,

שעלה אצלי, כחבר מן המניין בוועדה למינוי קאדים, ובקרב מכובדים

הופתענו לגלות כי הדין הקיים היום מתבסס על חקיקה משנת 1962 ואינו מתאים

המשפטים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק מבקשת לשנות ולהוסיף על תנאי הכשירות של קאדי מד'הב בבתי-הדין הדתיים

לב למאפייני העדה הדרוזית, לדרישות המקבילות הקיימות לגבי בתי-הדין הרבניים והשרעיים, דוגמת בחינות בכתב ותואר אקדמי, ולאחר הסכמה עם חבר הכנסת המציע, החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית בלבד,

את הצעת החוק, הבנתי שהעדה הדרוזית הפכה להיות שפן הניסויים של ממשלת ישראל ושל כל מי שתומך בהצעת החוק הזאת. אגיד לכם גם מדוע: כי ההתערבות הבוטה בהצעת

שרק בעל תואר במשפטים יהיה

שתנאי סף הכרחי,

זה שהוא יהיה בעל תואר במשפטים. אני אומר לכם,

מבקש המתנגד, אתה יכול להשיב. אדוני סיים, תודה. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אתה רשאי להשיב על התנגדות חבר הכנסת מגלי והבה.

הדרוזית בשנת 2010, ולא לשרת אותם לפי שנת 1962, השנה שהחוק נחקק. אם לא הכנסת היא שצריכה לחוקק את החוק, מי

אם כך, אנחנו נמצאים במצב שבו הממשלה תומכת בקריאה טרומית בהצעתו של חבר הכנסת חמד עמאר ויש התנגדות. אנחנו נכריע בהצבעתנו.

הצעת חוק בתי-הדין הדרוזים (תיקון, כשירות קאדים). בבקשה, נא להצביע. ההצעה להעביר

של חבר הכנסת אורי אורבך. הנמקה מהמקום. ישיב לך השר ליצמן, שר הבריאות. אני נותן לו לנמק בשמי.

אתה תנמק בגלל, בסדר, אז תחזור ותאמר: אני חוזר. בסדר, אני אדריך אותך. חבר הכנסת אורבך,

אדוני. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק שלי נועדה לתקן

כיום הוא לא מלא ולעתים אפילו כולל מידע שעלול להטעות את הצרכן. מידע בולט וברור אודות הרכב המזון ותכולת הרכבי

יכול לסייע בידי הצרכנים לבחור בצורה נבונה בין מוצר אחד לאחר על-פי ההעדפות שלהם או המגבלות הבריאותיות שלהם. אני מקווה, על סמך

מסוכרת. לכן ביקשתי במשרד שללא קשר לחוק הזה יבדקו את הנתון הזה ויראו אם מותר להמשיך להדפיס את הדבר

נמנע?

ההצעה להעביר את הצעת החוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (חובת סימון סוכרים ושומנים במזון),

2009, לדיון מוקדם בוועדת העבודה,

33 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון)